אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. היום ה-17 בנובמבר 2020, א' בכסלו התשפ"א.

הדיון: תלונות על בדיקות וטיפולים גניקולוגיים. אני חייב להתייחס לשני נושאים על סדר היום.

לצערי, כמו במקרים קודמים, הכתובת הייתה על

לפחות ממה שאנחנו ראינו אתמול על אותו חשוד, האיש מהווה סכנה לציבור, לא פחות. ממשלת

הצבר הזה, שהפך להיות כבר משהו שאי אפשר להתייחס אליו כאיזו שהיא תופעה ספורדית, מחייב בהחלט תשובות מבתי החולים ומהרופאים הרלוונטיים. לצערי, לא כל

כל פעם הייתי צריכה להסביר להם שאני יודעת מה זה כאבים.

הייתה לי פריצת דיסק קשה, אבל הכאב הזה הוא כאב מעבר לסבל שאני מסוגלת. אם מדברים בסולם של אחד עד 10, הכאב הזה הוא 25. זומנתי לחדר שבו היו שלושה

כשאני הולכת לרופא שיניים, לכל סתימה הכי פשוטה, לכל בדיקה יש אלחוש,

הרדמה. יש פרוטוקולים. למה הכאב שלנו, הנשים, הוא כל כך מובן מאליו? קשה לי להבין, במיוחד כשזה בא ממנהלים בכירים,

כמו שסיפרתי לכם, ילדתי, אני יודעת מה זה כאבים של צירי לידה. ההחדרה של הלמינריות גרמה לי לכאב שפשוט לא יתואר. זו הרגשה של סכין שחותכת אותך בצוואר הרחם. הייתי

לא ישנתי. האולטרסאונד עצמו בזמן התקף זה הדבר הכי קשה שיכול להיות, כי האגן כולו מכווץ,

אמרו לי שהפרוצדורה היא לא נעימה אבל קצרה מאוד ויהיה בסדר.

הכניסו אותי לחדר של ההתקנה, השכיבו אותי. האחות החזיקה לי את היד ועודדה אותי. אני באמת מעריכה את ההתראה שנתן לי הרופא לפני כל שלב, אבל הפרוטוקול יכול היה להיות לגמרי אחרת. הרגשתי שאני מתעלפת. בשלב ההחדרה של ההתקן הכאבים היו

אפשר בהחלט לבדוק. העדויות האלו פורסמו.

לא על המקרים האלה. בין היתר גם על המקרים האלה. היו מקרים אחרים.

מאיו קליניק: "שימוש בלמינריות רק עם הרדמה מקומית או כללית". כששולחים מישהו לבדיקת קולונוסקופיה, לא אומרים לו: "תשמע, פה זה לא כל כך יכאב לך", אלא עושים את זה עם טשטוש. אני מעריכה שמעל 95%, אולי קרוב ל-100% מהרופאים יוצאים מהבית בבוקר עם רצון לעזור

אלחוש מקומי זו פעולה פשוטה, לא מזיקה. היא לא נעשתה. אם יש פציינטית שמתפתלת מכאבים, שצורחת, איך לא עולה בדעתם של הרופאים לעצור באותה שנייה? חד-משמעית מפסיקים.

האם בכל נקודת זמן יש רופא מרדים שיבצע את ההרדמה,

אני מדבר על מצב של

אנחנו מאוד מצרים על כל הסיטואציות האלו,

על עצם העובדה שהגענו למצב הזה. אנחנו בהחלט מכירים בזה שצריך לשפר את התקשורת, להבין יותר את הצד השני, להתייחס יותר לכאב, אין ויכוח בנושא הזה. מעניין היה לראות אם טיפולי שיניים היו מתבצעים רק בנשים האם עד היום הם היו מתבצעים ללא

כבר היום קיבלתי הודעה ממשרד הבריאות שקמה ועדה בשיתוף עם המועצות הלאומיות כדי לחזק עוד יותר את הנושא של המודעות, ההקשבה, בחירת הטיפול האופטימאלי, התקשורת בין המטפל למטופלת.

פעולות בהרדמה היו ויישארו חלק מהעבודה שלנו,

שמתי התקנים בהרדמה, עשיתי בשני מקרים לאורך כל עשרות השנים שלי צילומי רחם בהרדמה.

אחת הטענות הייתה על כך שאנחנו משתמשים בלמינריות ולא בציטוטק.

מספק כשמדובר בהפלות בשלבים מוקדמים. אנחנו

בכירורגיה כללית אנחנו עושים הרבה פחות פעולות בהרדמה מקומית בגלל הכאב שקיים גם עם הרדמה מקומית.

לראשונה בסוגיה של חוויות נשים בבדיקות

כמה שזה היה משמעותי.

מאוד חששתי מהכאבים. הוא הסביר לי טרם הזירוז כי זה בכלל לא חייב לכאוב, וביקש שאשמור איתו על קשר עין לאורך הבדיקה על מנת שיבין מתי כואב לי. בכל פעם שקצת מצמצתי

יש התייחסות לאיברים, לא לאדם. העובדה שתקיפה מינית לא נלמדת בבתי ספר לרפואה,

פגיעה מינית, אנחנו יודעים ויודעות, שבנים חשופים לה בילדות אותו דבר כמו בנות. הבעיות, שחלקן הן בריאותיות פרופר, ילכו איתם לאורך כל החיים ואף צוות רפואי לא ידע לזהות. זה מחדל שחייב

בנושא של סטיגמטיזציה על רקע שומן, מה שנקרא שמנופוביה רפואית.

כבר יש סימולציות, יש סדנאות, מלמדים את הסטודנטים ומלמדים את

נחשפנו לחוויית הטיפול שחוות מטופלות. אפשר להגיד את הדברים החיוביים. שמחתי לשמוע מפרופסור מימון שיועברו פרוטוקולים חדשים לגבי בדיקות למינריות כך שתוצג בפני המטופלת האופציה של טשטוש או